בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה, היום יום 28.7.20 והנושא על סדר היום הוא יישום התוכנית הלאומית למיגור מחלת ההפטיטיס, עולים חדשים, לציון יום ההפטיטיס הבינלאומי בכנסת. אנחנו ביום הלאומי שעוסק במחלת הפטיטיס סי והדיון הזה הוא דיון שיזם חבר הכנסת

אחר כך אני מציעה שרוני מהממ"מ ייתן לנו קצת רקע יותר רציני ואז נעביר את הדיון ואת השאלות שיש לנו למשרד הבריאות ולקופות החולים. גם שב"ס כאן בזום.

למרות שניתן להתווכח על הדבר הזה,

שונות. במזרקים. במזרקים כן.

אני לא משמיץ אף רופא ואף מערכת בריאות, אבל למשל אני זוכר

קבוצות הסיכון למחלה כוללות,

משתמשים בסמים בהזרקה בעבר ובהווה ומי שעבר פרוצדורות חודרניות, כגון חיסונים, קעקועים, טיפולי

לא בכדי ארגון הבריאות העולמי שם את זה כמטרה עד 2030 ומדינת ישראל בהחלט הולכת להיות שמה חרף העיכוב כי באמת יש לנו את היכולות לעמוד בדברים הללו. אני רק אציין ואומר, לגבי העיכוב שנשאל, המשנה למנכ"ל, פרופ'

כלומר אתה סומך למעשה על התשובה הזאת של קופות החולים שאין להם מידע לגבי ארץ לידה של המטופלים שלהם? במקרה הזה אני סומך כי הביאו לי דוגמאות והראו את הדברים. לא מדובר בעלות

וזו גם הייתה ההסכמה מול יושב ראש איגוד המשפחה כפי שזה בא לידי ביטוי בחוזר. אז כמו שאמרתי, הפטיטיס סי, באמת אחת דינה

אני לא יודעת בני כמה הילדים שלך,

תלכו על אינסטגרם. היום פייסבוק זה לזקנים. טוב, יש גם שר בריאות שהוא דובר את השפה,

הוא מסתכל על תפקודי כבד שלהם ועוד בדיקות שיש למטופלים ואז בעצם הסיכוי שנעשה להם בדיקות סקר שתהיינה חיוביות גבוה יותר.

סיוע כספי כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה

רגע, שלומית, זה ככה לא יעבוד. עד היום זה מה שאנחנו עשינו.

אני אומר דבר פשוט, אל תדברי איתי עכשיו על דברים שזה השלב הבא. אני שואל שאלה, האם אתם בקופת חולים כללית - - - אני חושבת שאתה לא מבין מה אני אומרת,

בניגוד למה ששמענו מכללית אתם לא מבקשים סיוע, יש לכם אפשרות לעשות את הבדיקות האלה.

יכולה להגיד מה העלות של הבדיקה לפי הערכה שלך? כי אני למשל מקבל מידע שהבדיקה הזאת לא צריכה לעלות יותר מ-20 שקל,

תסבירי לי איך זה

ל מנת שיוכלו לטפל בחולים עם רמת הפיברוזיס הנמוכה מבלי לקבל את הייעוץ. אני רוצה לציין במקום הזה שכאשר חולה